אז בוקר טוב לכולן, אנחנו נתחיל כי יש לנו לוח זמנים מאוד מאוד ארוך וצפוף, ובאמת אני מאוד מאוד שמחה שכולן וכולם הגיעו והצטרפו, וייכנסו עוד לאולם בהמשך. באמת במעגל הפנימי יש לנו יותר את הדוברות והדוברים שיעלו ויבואו. אז מכיוון שזה גם דיון